ברי הכנסת, היום כ"א בתמוז התשע"ח, 4 ביולי 2018, ברכות לארצות הברית. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. אנחנו נתחיל היום בשאילתות דחופות. אני מתכבד להזמין את סגן שר החינוך מאיר פרוש לעלות לדוכן על מנת להשיב לשאילתה דחופה מס' 530 מאת חבר הכנסת יוסי יונה. נושא השאילתה:

מה שלמעשה קרה, ומאוד יכול להיות שזה ייתר את הצורך שלי לשאול את השאלה, הוא שההורים קיבלו הודעה בזמנו על כך שמקצצים את השירותים הניתנים להם כחודש לפני

לא בדיוק בריאות, אבל זה קרה בבית חולים, אז לכן סגן שר הבריאות, התכוונו שזה

אבל, בבקשה, אדוני, נא לקרוא את השאילתה. בסם אללה א-רחמאן א-רחים.

שיש מקום לבצע את זה בנוסף, ידנית.

לפחות לתת את ההוראות בכיוון הזה במקרה שזה קיים. היות שמה שקורה בכניסות, ואלה גם תלונות שאנחנו מקבלים, זה שאנשים שגם מבקשים מהם להזדהות בגלל שהם ערבים, לא בודקים כל אחד

רצוני לשאול: מדוע לא יועבר התקציב באופן מיידי ויציל את השירותים בבית החולים? תודה, חבר הכנסת ג'בארין. בבקשה, אדוני סגן שר הבריאות. תודה, אדוני היושב-ראש. 1. בית החולים בנצרת, המכונה סקוטי-אנגלי, הינו בית חולים ציבורי כללי שהינו בבעלות ממשלתית. 2. בשנת

כבוד סגן השר,

מעריך את מה שאתה אומר ואת הרצון לתמוך, אבל אני ביקרתי בבית החולים כמה פעמים,

לקראת הגשת השאילתה, והקושי התקציבי

תודה, אדוני היושב-ראש.

אנוכי הקטן נתתי להם MRI שלא הגיע להם, ונתתי להם. הבטיחו לי

נא לקרוא את

תודה רבה, אדוני היושב

אדוני סגן השר, בניגוד לנדרש באירופה, תקנות בריאות העם אינן מחייבות בדיקת הורמונים ותרופות בקולחים